אפשר לפתוח, בבקשה?

בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת. לעניין הוועדות הזמניות מחליפה הוועדה המסדרת את ועדת הכנסת, והיא החליטה להמליץ

אני רק מבקש, אני מבקש מכל חברי הוועדה, אני מבקש גם מעצמי, יש דברים שהם לא פוליטיים,

ענייני המדינה, וצריך לאפשר

זה לא אומר שהם יישבו איתך בקואליציה, אבל בכל זאת אנחנו מודים לך. אבי, תודה רבה. אני מודה לך.

אבל אנחנו מודים לך על זה. אני רוצה לתת למדינה לעבוד. יש חינוך מיוחד.

אבל אפילו לא תצטרך להצביע נגד אם זה לא בהסכמות. נכון, יש ועדת הסכמות. אז לכן מה שהם רוצים - - - בוועדת ההסכמות. לא, לא, עכשיו לא צריך הסכמות.

אין יותר ועדת הסכמות. זה היה בפגרת הבחירות.

כל עוד אין פגרת בחירות, הוועדה מתנהלת רגיל.

הוועדה מתנהלת רגיל. הממשלה הזמנית הזו יכולה להביא הכול לפה?

אבל אין רוב. אין רוב אוטומטי? אין רוב.

חייבים להגיע - - - להסכמות.

לא ועדת הסכמות. מה שאומר ביטן חייבים לעבוד פה ועדות.

לכן אני אומר: תראה, אותי לא יכולים להאשים. אני כאן ב-90% בהעברות התקציביות של הממשלה.

אותי לא יכולים להאשים. אם משהו רלוונטי ואמיתי, אני מצביע בעד, לא מסתכל